אני מתחיל את ישיבת ועדת הכנסת.

תשפ"ב, 9 במרץ 2022. אני מתחיל בנושא השני שעל סדר היום. רביזיה על החלטת הוועדה בדבר בקשת יושב ראש